בוקר טוב לכולם. אני מתנצל על העיכוב הלא שגרתי אצלנו בפתיחת הדיון. זה מטעמים מקצועיים של מיצוי שיחות בנושא הדיון.